אנחנו הקדמנו את הנושא של ה-CRS. תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים - CRS), התשע"ז- 2017. לפני כמה שבועות סיימנו את הדיון ב-CRS ורציתי להצביע.

אתה ביקשת לקדם את הנושא של ה-CRS ואנחנו כמובן נעתרנו לבקשתך. היה ויכוח לגבי הגמ"חים, כמה זמן ייתנו להם והצעת גם פשרה. הפעם אני יכול

ואני רוצה לשבח אותך בעניין הזה. השתתפת בכל הדיונים בנושא הגמ"חים. היה גם לגבי הנושא של העובדים שיהיו שם ולאחר שאישרנו אתמול את חוק הגמ"חים אתה ביקשת, ואני גם רציתי, להביא אתה-CRS. אני שומע עכשיו שיש בעיות גם במשרד האוצר ונראה מה אנחנו עושים עם

שתי הערות טכניות. סעיף 9(א) תיעוד עצמי לגבי יחיד לא יכלול פרטים על אזרחותו של היחיד עמוד 21 אבל נדמה לי שהנוסח התחלף. סעיף 9(א).

כמובן מוסכם על כולם אבל הבהרנו ליועצים המשפטיים של הוועדה שהטופס האחיד שנועד להקל על האזרחים שבאים למלא טופס, גם לפטקא וגם ל-CRS, בהקשר של פטקא, כולל כמובן אזרחות אמריקאית כי שם זה שונה כפי שהועלה בוועדה כמה פעמים. לכן רצינו להבהיר שצריך עוד פרטים על אזרחותו של היחיד במדינה זרה.

הכוונה להוציא את ישראל וכמובן ארצות הברית. בסדר. תגיד איך אתה משלב את זה. בסיפה: "תיעוד עצמי לגבי יחיד לא יכלול פרטים על אזרחותו של היחיד במדינה הזרה". יתווספו המילים "במדינה זרה".

הדבר השני בהקשר של הקרן, מי שבא לפתוח חשבון, בעמוד לאחר מכן, סעיף 9(ב)(2) שמתחיל במילים "תיעוד עצמי לגבי ישות". שם דובר על חשבונות לצורך העניין של התאגידים שמוחזקים בנאמנות ואז רצינו להקל ולאפשר לא רק מי שמורשה לחתום בחשבון על הטופס אלא גם מי שמורשה בתאגיד יכול לחתום. לכן אנחנו רצינו לומר, ואני מקריא מהתחלה: "תיעוד עצמי לגבי ישות כאמור בפסקה (1) יימסר בהצהרת מורשה החתימה בחשבון של הישות שנחתמה בידו או שאושרה בידו בדרך אחרת וכאן באה ההצעה שלנו או בחתימת המורשה לחתום בשם הישות", ואז זה ממשיך "הכוללת את תאריך החתימה או האישור, תיעוד עצמי לגבי... של בנק, כאמור פסקה (1)(ב)(8) יימסר בהצהרת בעל השליטה ומורשה חתימה בחשבון", וכאן אנחנו מציעים להוסיף "או בישות". כך אנחנו מאפשרים למעשה גם למורשה חתימה בתאגיד וגם למורשה החתימה בחשבון לחתום על הטפסים. תודה.

גם את התיקון הזה מאשרים. פרידה, היה לכם עוד משהו? כן. בסעיף 10, הוראות כלליות. עמוד 24. היו שתי פסקאות, (י) ו-(יא), שקשורות לגמ"חים ומהנוסח הן נמחקו. לגבי (י) אכן צריך למחוק כי נמצא פתרון בחוק הגמ"חים עם תקופת המעבר וכולי.

זאת פסקה שלא קשורה להקלה. היא אומרת שלצורך ביצוע תקנות אלה, מוסד פיננסי ישראלי מדווח יכיר בישות כמוסד ציבורי אם הציגה בפניו תעודת התאגדות ואישור של רואה חשבון על הגשת דוח שנתי לרשות המסים לפי 9(2)(ב) לפקודה. זה נועד למנוע מצב,

אמרנו שאנחנו רוצים את הגופים המאוגדים כחלץ או עמותה, כך הגדרנו, ואחד שמגיש דוחות למס הכנסה. כשהחרגנו את הגמ"חים מהפטקא באותה הוראה של שנתיים שפגה באוגוסט 2018. הם נדרשו להגיש דוחות. הם עדיין נדרשו להגיש דוחות.

זאת אומרת, ההוראה הזאת המשיכה לחול עליהם למרות שהחרגנו אותם. זאת אומרת שעכשיו את אומרת שכיוון שהם יוסדרו בחוק הגמ"חים שיעבור היום בקריאה שנייה ושלישית, אז לא צריך להכניס את (י) אבל את (יא) צריך להשאיר.

בסדר. מקבלים את זה. דבר נוסף שהוא

אבל כל ההגדרות שלנו שקשורות לעולם הגמ"חים בסעיף ההגדרות. נפנה לחוק.

בסדר. תקריאו רק את התוספת השנייה והשלישית שלא הקראנו. לנו יש תיקון נוסף. אני מהלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה. אני רוצה לתקן נוסח ולא מהות. אם זה תיקון נוסח, אפשר לעשות את זה עם הלשכה המשפטית. העברנו את זה. אני רק רוצה לוודא שקיבלתם ושזה מאושר.

כן. זה מקובל.

אנחנו נכניס אותה.

את התוספת השנייה והשלישית שלא הקראנו. עמוד אחרון, עמוד 45. את התוספת הראשונה לא צריך להקריא כיוון שזה ההסכם אבל צריך להקריא את התוספת השנייה והשלישית. תוספת שנייה תקנה 2 רישום מוסד פיננסי ישראלי מוסד פיננסי ישראלי יירשם לפי תקנות אלה באופן מקוון באתר רשות המסים בישראל שכתובתה. מוסד פיננסי ישראלי מדווח יציין מספר תיק מס הכנסה. לא קיים מספר כאמור, יגיש המוסד הפיננסי טופס 4436 לצורך קבלת מספר מזהה לדיווח על תקנות אלה. תוספת שלישית תקנה 6(ה) אופן דיווח על תקנות דוח לפי תקנה 6(א) ו-(ד) (להלן הדוח) יוגש על ידי מוסד פיננסי ישראלי. הדוח יוגש בטופס מקוון באמצעות מערכת ממוחשבת

לגבי ה-83 ימים סיכמנו? סוכם על 83 ימים. למען הסר ספק. בדיון הקודם דובר על המועד בקשר

בדיון הקודם דובר על 90 ימים ובסוף סוכם על 83 ימים. אתה יכול להצביע. אני מצביע גם על התיקונים שנאמרו עכשיו ושהוקראו. מי בעד אישור תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים - CRS), התשע"ט-2019? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד - מיעוט תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים - CRS),

איפה הטבות המס? העברנו את חוק הגמ"חים עם הרבה אומץ ועם הרבה רצון. פתאום בא משרד האוצר והוא אומר שזה תקציבי כי הוספנו שם גם את הנושא של הטבות המס כדי להאריך את המועד שלפי דעתנו בכלל לא היה צריך את זה. הודיעו שזה תקציבי. אם לא יהיו 50 חברי כנסת, החוק שלא יעבור. אם הוא לא יעבור, לא יעבור גם ה-CRS. עם כל הכבוד פקידים לא יכולים להגיד שהכול נעשה בהסכמה? נמצאים כאן גם אלישבע וגם ערן. אני רוצה לחזור על דברים שאני אמרתי אתמול ותעבירו את זה הלאה. אני אוציא היום מכתב ליועץ המשפטי של משרד האוצר. אלמלא הוועדה קבעה אתמול את התוספת של חצי שנה להוראות השעה, הייתה חלה הוראת סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת שהייתה מאריכה בשבעה חודשים ולא בחצי שנה.

לא רק שאין עלות תקציבית להסתייגות שהתקבלה אתמול בוועדה אלא שיש אפילו חסכון תקציבי.

בחרנו בחצי שנה ולא לתת לכם שבעה חודשים כיוון שאנחנו מכירים את רשות המסים ואנחנו יודעים שקשה לכם להתמודד עם חודש אחד של תשלום הטבות מס, ורצינו לגלות אחריות ועשינו את זה בצורה הזאת כדי שהוראות השעה יוארכו עד למועד שבו תהיה כבר ממשלה חדשה ואפשר יהיה להתבונן על מפת הטבות המס ולקבל החלטה מחודשת. ברגע שאגף התקציבים טען שמדובר בהסתייגות תקציבית, זה הופך את חוק הגמ"חים לתקציבי כולו.

כפי שאמר היושב ראש, אנחנו לא יודעים היכן אנחנו נעמוד. אני לא חושבת שיש בסיס משפטי. אני גם אמרתי את זה אתמול בישיבה. אני לא יודעת, אלישבע, אם אתם הקשבתם. אני אמרתי את הדברים האלה אתמול בישיבה. אני חושבת שאין שום בסיס לטענה של תקציביות בסיטואציה הזאת. יש אפילו חסכון תקציבי שהייתם צריכים לברך עליו. זה הופך את השיח בין הכספים לבין משרד האוצר לבלתי אפשרי. גמרנו הכול, סידרנו הכול, התפשרנו על הדברים, הכול נמצא על סדר היום.

אתם רוצים שכל החיים ייעצרו? אני אומר לכם את זה מתוך הנשמה. כולה חצי שנה. אדוני היושב ראש, חברים, פרידה, תקשיבו גם לנו. אנחנו שומעים כל מילה שלכם וגם חלק מהעמדות מקבלים. אני רוצה קודם כל לחזק את היושב ראש. שנית, לומר ליושב ראש ולבקש ממי שעוסק בסדר היום של המליאה שסדר הסעיפים יהיה כזה ושלא יהפכו את הסדר. זאת אומרת, אם אנחנו לא מקבלים את התשובה, אין לאוצר את התשובות. אנחנו עובדים על זה. אני רוצה לומר לעובדי המדינה. מדובר כאן באזורי עדיפות לאומית.

שבחלקם דומים לעוטף עזה, שיש להם חקיקה נפרדת. מדובר כאן על צמודי גדר וגבול. עושים גיוס בקואליציה. בוא נאמר שזה יעבור, אבל עצם החוצפה להתנגד לדבר כזה שהוא המשך לחצי שנה, היא מעידה יותר מכל על נתק הולך וגדל בין הפקידות הבכירה לבין אזרחי המדינה שחלקם נמצאים גם היום במקומות מאוד רגישים. החוצפה הזאת, לבוא ולעצור את זה, שבסוף 2018 משתנים נתונים, לא המיקום שלהם באזורי עדיפות, לא המיקום שלהם על הגבול, לא הסיכון שלהם השתנו נתונים שאני לא רוצה להתייחס אליהם כרגע, חלקם לא רלוונטיים, אז את זה תופסים כטרמפ? אני מבקש להעביר את המסר הזה גם לשר האוצר. שר האוצר הסכים. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר היום. הישיבה ננעלה בשעה 10:35.